אנחנו ממשיכים את הדיון והקידום של מה שאנחנו מכנים "פיילוט רכבים אוטונומיים בישראל, במיקוד ראשון של הסעת נוסעים", או בשמה המלא: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 129) (רכב עצמאי ורכב בעל עצמאות מותנית), התשפ"א-2021. היה קידום פה בהקראה ובהצבעות, היו כמה סוגיות. אנחנו נמשיך לעבוד לפי סדר הדברים שגם חבר הכנסת בועז טופורובסקי קידם - ונתייחס לנושאים במחלוקת. יש כמה סוגיות מורכבות, ננסה להכריע אותן בתוך הדיונים. אנחנו בסעיף 14כז. איתי, קח אותנו מפה. בדיון הקודם, שהיה בחודש ינואר, התקדמנו בהקראת הסעיפים ואישורם. חלק מהסעיפים אושרו, חלק מהם נדונו, הוקראו אך לא הוצבעו. הסיבה העיקרית לכך היא שהוועדה ביקשה ממשרד התחבורה לעגן את רוב ההוראות שהיו אמורות להיות בחקיקת משנה - מטבע הדבר היה לוקח זמן לא קצר להשלים את התקנתן - כבר כאן, בתוספת לפקודת התעבורה. התוספת הזאת, לשמחתי, נוסחה ואוגדה בממשלה בלוחות זמנים די קצרים. גם אנחנו, אני מודה, הספקנו להעיר באופן די רשמי. הוועדה תדון בפרטים של התוספת שאמורה לתת את המסגרת השלמה יותר של ההסדר, בין היתר תנאים למתן היתר ההפעלה, תנאים למתן רישיון רכב לרכב עצמאי וכו' וכו'. עצרנו בסעיף 14כז תנאים למתן היתר הפעלה.

כפי שאמרתי, הוא בין הסעיפים שנדונו והוקראו אך לא הוצבעו, בין היתר מאחר שהייתה שם הסמכה להתקין תקנות וחלק מההוראות שהיו אמורות להיות בתקנות עוגנו באותה תוספת שנגיע אליה בהמשך. אני מציע שעורכת הדין חוה ראובני תמשיך מכאן, לפחות הקראה של החלקים שלא הוקראו בדיון הקודם. אדוני היושב-ראש, האופוזיציה הגישה הסתייגות. הוגשו שבע הסתייגויות עוד בדיון הראשון שהיה בדצמבר. שלוש מהן כבר נומקו והוצבעו, נשארו עוד ארבע הסתייגויות. אני חושב שהראשונה שבהן שלא הוצבעה היא לגבי 14כט, השנייה

הסתייגות לגבי סעיף 14ל, והשלישית היא הסתייגות לסעיף 14לא. מי בעד ההסתייגויות? הצבעה ההסתייגויות לא אושרו. יש שני שינויים בסעיפים שהוקראו שאנחנו מבקשים להכניס. אחד זה בסעיף 14כז(א)(8). הסעיף הזה מסדיר את התנאים למתן היתר הפעלה. בפסקה (3) יש הפניה לתקנות לגבי מרכז הבקרה. ההוראות המהותיות יהיו בתוספת, כפי שאמרתי, לכן אנחנו צריכים להפנות כאן לתוספת הארבע עשרה ולמחוק את הסיפה "שקבע השר בתקנות לפי סעיף קטן (ב)(1)". בפסקה (10), "המבקש הציג תכנית להגנת סייבר על כלל המערכות הנדרשות להפעלת הרכב העצמאי", צריך להפנות לתוספת כי ההוראות ייכללו בה. פסקה (5), "המבקש הגיש למפקח תכנית הפעלה מפורטת לפי ההוראות בתוספת הארבע עשרה והוכיח את יכולתו לבצע את התכנית האמורה", זה השינוי שנובע מהוספת התוספת. אנחנו מבקשים להוסיף שינוי מהותי בפסקה (8), בעניין הביטוח. עניינה של פסקה (8) זה שצריך להראות ביטוח תקף כתנאי לבקשת היתר הפעלה. עכשיו אנחנו מבקשים טיפה לרכך ולכתוב כך: "על אף האמור, בעת הגשת הבקשה למתן היתר הפעלה רשאי המבקש להציג אישור עקרוני מאת חברת ביטוח להפקת פוליסת ביטוח כאמור, ולא יתחיל את ההפעלה על פי ההיתר אלא אם הציג את הפוליסה התקפה למפקח הארצי לתעבורה בטרם תחילת ההפעלה על פי ההיתר". רשות שוק ההון העירה שיש כאן ביצה ותרנגולת. זאת לא הערה של רשות שוק ההון, זאת הערה שלנו.

זו ביצה ותרנגולת, כי עד שאין היתר הם לא יכולים לקבל ביטוח, ואם אין ביטוח, הם לא יכולים לקבל היתר. הפתרון שנמצא היה אישור עקרוני של חברת ביטוח לתת ביטוח בעת שיינתן היתר, וההיתר עצמו יינתן - - יש פרקטיקה כזאת של אישור עקרוני? הבנתי שכן. יש דבר כזה שנקרא אישור ביטוח. הרבה פעמים יש התקשרויות שבהן ספק צריך להביא איזה שהוא אישור על כך שחברת ביטוח תפיק לו פוליסה. גם כאן, לצורך העניין, אם יש מבקש היתר, הוא יצטרך להציג פוליסה בתוקף. יכול להיות שננקוט במונח "אישור ביטוח". אנחנו נבדוק את המינוח המדויק, כי אני לא בטוח שאישור עקרוני זה מונח - - אתה צודק, המונח הוא אישור ביטוח. יש לנו גם חוזר של הרשות שמשתמש בדיוק במונח הזה, באישור ביטוח. למה יש לשוק ההון סמכויות בחוק הזה? אין ממש סמכויות. קודם כל, הנציג של הרשות חבר בוועדה המייעצת. גם יש היבטים שנוגעים לביטוח הרכב. בגלל ההיבט הביטוחי.

בסעיף קטן (ב), בעקבות שינוי המתווה בהצעת החוק שהעברנו חלק מההוראות לתוספת, הנוסח יותאם כך שהשר יהיה רשאי לקבוע בתקנות הוראות נוספות על האמור בתוספת לעניין התנאים כאמור בסעיף קטן (א), ובכלל זה.. כאן מפורטים התנאים, בעצם גדר הסמכות של שר התחבורה להתקין תקנות. הסעיף הזה נשאר כפי שהוקרא בדיון הקודם. בסעיף קטן (ד) הייתה התוספת של יושב ראש הוועדה לגבי מספר כלי הרכב, העלינו ל-500 כפי שביקשת. העלינו ל-500, כי רצינו איזו גמישות בחלוקת האישורים לפיילוט, לתת לעוד גופים להיכנס לעסק. נשאר כאן הקניין ושוויון ההזדמנויות. בעלי המוניות בישראל קנו את המספרים, השקיעו בזה כסף, אז עכשיו ניתן זכות למישהו להפעיל מונית אוטונומית בלי שזה יעלה לא כסף? אנחנו לא פטרנו אותם מלהחזיק רישיון הפעלת מונית. שכל רכב אוטונומי יהיה במעמד של רישיון הפעלת

אם הם ירצו

זה יכול להיות אוטובוס זעיר, זה יכול להיות מונית. כדי לפעול כמונית הם יצטרכו רישיון. למה שאדם יפעל כמונית אם הוא קיבל היתר לקחת רכב זעיר ולהסיע

טיולית, רכב מדברי, רכב סיור. הרכב האוטונומי שיסיע נוסעים חייב להיות מונית? הוא יצטרך להיות מונית או אוטובוס. הוא יצטרך להיכנס לרשימה הזאת.

אוטובוס הוא לא יהיה, כי זה לא אוטובוס. שמונה נוסעים זה אוטובוס. אוטובוס

אני לא בטוח שאני רוצה שהם יצטרכו להחליט, כי אז כל ה-400 רכבים יהיו מסוג עוסק זעיר,

ואולי ה-400 יהפכו ל-4,000 ואז לא התייחסנו

אחד מוסדר תחת הכותרת אוטובוס, אוטובוס זעיר, ונדמה לי שיש עוד כמה אפיונים.

זה לא משנה, מדובר בתצורת גביית הכסף וההתקשרות עם הנוסע. אתה יכול לנהל עסק

אנחנו לא מתערבים ולא קובעים כאן שום רגולציה חדשה בהיבטים של הסעת נוסעים. אני מבינה של"מובילאיי" יש מודל אחד, ל"יאנדקס" יש מודל אחר. אלו שתי החברות שהכי קרובות למצב של הפעלה

אנחנו מפוקחים על כל אגורה שאנחנו גובים, אני לא יכול להעלות את המונה אפילו באגורה בלי משרד התחבורה. הם קובעים את המחיר,

הם שולטים על המונה ועל כל המערכת כולה.

כי אנחנו לא יודעים אם זה ישתלב,

יכול להיות שזה בכלל לא ילך. יכול להיות שתאונה, שתיים או איזה סייבר שייכנס

אם הם רוצים לקנות, בשמחה רבה אני אביא להם 400,500,

אם אנחנו מדברים עכשיו על הפעלה כדי לבדוק את הפיילוט,

שהם ישכרו מהאנשים האלה את המספרים וככה יעזרו לאותה אלמנה, לאותם יתומים או לאותם זקנים שיצאו לפנסיה בעוד 1,000,

אני היום בן 69, הזכות הציבורית שקניתי לפני 42 שנה צריכה לשמש לי

או שתעשו את זה כך שנוכל כולנו להתפרנס והפנסיה שלנו לא תיפגע. ההגדרה של מונית היום צריכה להמשיך להיות ההגדרה, לא לתת לכל

עוד לא קיבלנו את הפיצוי שלנו ארבע שנים אחרי כניסת החוק, כשאני מאוד מקווה שבקרוב נשב סביב השולחן הזה ונסיים את זה, וכבר מכניסים עוד פגיעה שלא תיתן לנו להתקיים יותר.

לגבי היכולת להתחשבן בין העולם הישן של מוניות לעולם החדש, ההצעה של רכישה מהאנשים הקיימים או השכרה היא הצעה הוגנת. נכנסים לשוק,

אני לא חושב שעכשיו נגמור את הניסוחים, אבל המרחב שאני רוצה שנהיה

הסעיף הזה כבר נדון בישיבה הקודמת ולא העברתם הערות. השינויים שעשינו בו הם מזעריים. קודם הייתה חובה לקבוע בתקנות על ידי

הסעיף כרגע רק מפנה אליהן. ברור שתהיה תכנית להגנת סייבר או תכנית הפעלה מפורטת,

כשלגבי דרישות אחרות יאמרו לנו שהשר יקבע אותן בתקנות. השיקול דעת של השר מתייחס גם לעיתוי קביעת התקנות כך שיכול להיות מצב שבו חלק מהדרישות של המשטרה לא תענינה לפני שהניסוי

אנחנו כרגע דנים בסעיף שעניינו תנאים למתן היתר הפעלה. אם נדלג על כל הסעיפים שמפנים לתוספת, חצי הצעת חוק לא ניתן יהיה לאשר

יש כאן סעיף הסמכה לשרת התחבורה להתקין תקנות לגבי בקשה לקבלת היתר הפעלה, ובכלל זה לעניין הפרטים שייכללו בה,

אני חושב שצריך להוריד את זה למפקח, לא לשר,

זה רק ההוראות למתן הבקשה. אני מציע שייקבע תוך 30 יום מכניסת התקנות האלו. הרי פעם אחת מפרסמים את זה וזהו. נשאל את משרד התחבורה אם הוא ערוך לקביעת ההוראות

רכב ביטחון. זה כולל את מכבי אש? בוודאי. בסעיף קטן (ד) נוספה התוספת הבאה: והמבקש ימסור כל מידע שנדרש ממנו כאמור. מי

נדון והוקרא ולא הוצבע. יש תוספת בפסקה (1)(ד),

בסעיף קטן (ג) מוסדרת הסמכות של המפקח הארצי לשנות,

לגרוע תנאים שקבע בהיתר הפעלה. אנחנו מבקשים להוסיף כאן חובת יידוע מידית של

מבחינתנו זה מעט מידי.

אני מציע 21 יום. 21 יום מקובל עלי. תוך כמה זמן אתם מניחים יינתן רישיון? יש פה המון דרישות שהן חדשות גם

מה אם לא נתנו תשובה תוך 21 יום?

יש לנו עוד שני תיקונים או שינויים לעומת הסעיף שהוקרא בדיון הקודם. המילים "אם קבע" נוספו בסוף סעיף 14כט(א)(2).

ההפניה היא לסעיף 14לו(ג) או (ה), שזו תוספת לגבי אירועי

ובלבד שממשיכים להתקיים התנאים למתן ההיתר כאמור בסעיף 14כז והתנאים בהיתר כאמור בסעיף 14כט, ובעל ההיתר מילא את החובות החלות עליו לפי הפקודה. מתי צריך לבקש הארכה, האם חודש לפני שמסתיימת התקופה הראשונה, חודשיים לפני? לא כתבנו מתי הוא צריך להגיש את הבקשה, אבל הוא מכיר את העולם

גם לגבי הסעיפים הקודמים שהצבעתם עליהם וגם לגבי הסעיף הזה נעדרה האפשרות של ערעור על ההחלטות של המפקח, בין אם ההחלטה היא לחיוב ובין אם ההחלטה היא לשלילה, בין אם ההחלטה להאריך את זה ובין אם לא להאריך את זה, בין אם לאפשר את קבלת ההיתר ובין אם לא

לערער למי?

כאשר יש זכות ערעור מותנית בתוך החוק הרבה יותר פשוט וקל לעשות את זה. לא תמיד יש מעמד לכל אדם ואדם להגיש את

קשה לי לקבל את זה. זה כאילו אתה אומר שהמקום הזה לא יתפקד. אנחנו עוסקים פה בנושא עם קצב האצה טכנולוגי מהמובילים בעולם. אין לי ספק שבעוד תשע שנים נדבר על מודלים הרבה יותר מורכבים,

כמה זמן להיוועצות? 14 יום? מאה אחוז. 14 יום להיוועצות עם ראש אגף התנועה. מה לגבי הגשת ההיתר וקבלת התייחסות לבקשה? 90 ימים מאז שהוא מגיש את הבקשה. 90 ימים לשם

איסור העברה14לא.(א)

הפעלה שניתן לפי סימן זה אינו ניתן להעברה אלא באישור המפקח הארצי על התעבורה ובהתאם לתנאיו.

העברת שליטה בבעל היתר הפעלה טעונה אישור מראש ובכתב מאת המפקח הארצי על התעבורה,

בעד סעיף 14לא, מי נגד, מי נמנע? הצבעה סעיף 14לא אושר. ביטול היתר14לב.(א) המפקח הארצי על התעבורה רשאי לבטל היתר הפעלה,הפעלה, להתלותו עד לקיום תנאים שיורה עליהם, התלייתו,להגבילו או לסרב

ולא יאוחר מתום 30 ימים ממועד ההתליה, התליה כאמור תהיה לתקופה המזערית הנדרשת. כאן אני מבקשת להוסיף: המפקח על צי התעבורה יודיע,

אנחנו מסכימים שמי שרוצה להפעיל מונית

אבל היות וכאן יש תנאים שמדברים על ביטול ההיתר ועל קציבת הזמן,

ב-244,000 שקל מוכרים את זה למדינה. גם את המשרדים שלהם הם יצטרכו לסגור. את המשרדים אפשר לשכור לתשע שנים. מספרי מונית אפשר לשכור, אפשר לקנות בשוק

יש נושאים שיוסדרו

שאלה תנאים שחלים באופן ספציפי על מי שמחזיק את אותו היתר,

חובות שיחולו על כל בעלי ההיתר ההפעלה שיעוגנו בחקיקת משנה או בתוספת. בתוספת מפרטים נורמות שיש לנו בהירות כלפיהן, אנחנו יודעים בנקודת הזמן הזאת שזה מה שאנחנו

אז לא צריך את סעיף 14לג בכלל. 14לג מוזר לי. התוספת היא במדרג נורמטיבי של תקנות,

לכן אנחנו צריכים את ההסמכות המתאימות לקבוע הוראות מסוימות בתוספת. אבל זה יש לך, לא? לא, אתה צריך להגיד את זה. צריך להגיד את

בהינתן שאני יכול לעגן את התוספת בתקנות ולשנות אותה מעת לעת לאורך תשע שנות הפעילות, למה אני צריך את לג מעבר לשאלת הפרטיות?

אבל צריך לזכור שיש פה מערכת של גוף פרטי שמקליטה את כל סביבותיה ויכולה לשמור המון המון

זה בתוספות. כאן אנחנו מדברים על סעיף שמסמיך את השר בדברים שלא חושבים עליהם. אנחנו חוששים שלא נהפוך למאגר מידע של כל מיני רשויות חקירתיות כאלו ואחרות. צריך להגדיר בחקיקה ראשית לשם מה נאסף המידע, לא להגדיר באופן כללי שייאסף

החלה לעניין נהג רכב מנועי או נהיגה של רכב כאמור, תחול לעניין מפעיל רכב עצמאי או הפעלה של רכב כאמור, בהתאמות או בלא התאמות כפי שיקבע,

את ההתאמות או את החלת ההוראות כאמור בפסקה (1)(א) עד (ג),

אם מדברים על סעיף קטן (א), אולי צריך מראות אחרות ברכב עצמאי, אולי לא צריך מראות בכלל, אולי צריך איזה שהוא שינוי מבני לעומת התקינה הרגילה של הרכב. יש הוראות שחלות על נהג שאנחנו רוצים שיחולו למרות שאין נהג. אם באוטובוס יש הגבלה על היכולת של נהג להשמיע מוסיקה שנשמעת לנוסעים, אני רוצה שההוראה הזאת תחול

איפה הורדת יוקר המחיה בסיפור הזה? אני מאוד בעד הורדת יוקר המחייה, אבל צריך להסתכל על כל שאלת שוק המוניות. צריך לנהל את זה בראיית האינטרס הציבורי

בשים לב גם לאינטרסים של הנהגים וגם לאינטרסים של הציבור. אי אפשר לעשות פה אגב ההכנסה של מוניות אוטונומיות איזה שהם הסדרים שייצרו שני סוגי

גם היו מקרים שתקנות לפי פקודת התעבורה לא הובאו לאישור ועדת הכלכלה כי אמרו שהן לא בדיוק קובעות עבירה פלילית. אם רוצים שהתקנות או חלקן יובאו לאישור

האם אנחנו מייצרים פה סוג של מונית חדשה בעולם המסחרי השוטף? בתנאים של שכירת מונית יש הרבה תנאים שאנחנו לא יכולים לקיים מבחינה טכנולוגית, כמו נוסע שמרים בצד הכביש את היד כדי

אגב, תוכל להוזיל כי אין לך עלות נהג. ברגע שאתה שוכר מספר אתה מקבל את המונה עם המספר, זה לא עולה לך עלות נוספת. הפקודה לא בהכרח מתייחסת לאפליקציות ולטכנולוגיות.

לא הצעתי שיהיה אישור לכל התקנות האלו. כשמדובר בחקיקה ראשית זה

כמפורט בחלקים א',

לתוספת השלוש עשרה, כולן או חלקן, או שההוראות האמורות יחולו לגבי בהתאמות שיקבע כאמור, ורשאי

והקלות אם זה נדרש לשם השגת המטרה לשמה ניתן היתר ההפעלה. גם אם תהיה פה גמישות חורגת לגבי אזורים שלכאורה יכולים לעורר בעיה, בפועל ההשפעה היא זניחה על השוק. אנחנו לא רוצים, כמו שאמרתי, מצב של אי בהירות בחקיקה

אתה אומר שאת אותו בעל היתר הפעלה נגביל ב-20. אם יש לו היתר הפעלה ל-80, 60 מכוניות יתנהגו אחרת? אין לי בעיה, תשאירו את הסמכות לוועדה לתת את הפטורים. אנחנו לא נוכל לתת לכם סמכויות לפטורים בלי לדעת שהשוק הזה נפתח באופן שלא מפלה את הדורות הקודמים. מה אם נכניס את הפטורים לנושאים

בוא ננסח כך שעל הרכבים האלה חלים החוקים של מוניות, כאשר הפטורים יינתנו בהיבטים טכנולוגים ובדברים הגיוניים שלא ניתן לבצע ברכב אוטונומי.

הם רוצים שהחוק הזה יהיה אמיתי ומותאם למצב האמיתי. הדרך שבה זה נעשה היא על ידי פטור באמצעות תקנות, או על ידי פטורים ספציפיים עם הפניות בתוספת השלוש-עשרה לסעיפים ספציפיים.

בצביון של מונית יחולו עליהם כל כללי התשלום, האגרות, הרכש

התשלומים, הרכש והשכירות, למעט פטורים - הם יינתנו על ידי סמכות שאתם תגדירו - להיבטים הטכנולוגיים הייחודיים ולעובדה שאין בו נהג. לכל דבר שנוגע לשתי הסיבות האלו תהיה לכם סמכות לתת פטורים. סעיף הפטורים הזה לא רק מתייחס להיבטים של הסעת נוסעים, יש בו גם היבטים שקשורים לרכב

גם לגבי תקנות וגם לגבי פטור ספציפי?

היועץ המשפטי,

(ג)לא יפעיל המפקח הארצי על התעבורה את סמכותו לפי סעיף קטן (ב)

ובכלל זה תנאים בעניינים שלהלן: יכולותיה של המערכת, בטיחותה ואמינותה, לרבות בכל הנוגע להגנת סייבר,

דרכים להוכחת התקיימותם של התנאים כאמור בפסקאות (1) ו-(2), ובכלל זה לעניין התנאים המנויים בפסקה (1), כי

או מבלי לגרוע מהוראות הפקודה? לעניין מתן רישיון רכב. כרגע מוצע לקבוע את ההוראות האלו בתוספת. ככל ששרת התחבורה תכניס את התוספת בתקנות ברור שאלו יהיו ההנחיות מכוח התקנות. אנחנו נגיע בהמשך לסעיף שנוגע למודל ההסדרה, כלומר איך משנים את התוספת או איך מחליפים או מבטלים פרטים מסוימים. צריך לאפשר למשטרה אפשרות לזהות את הרכב, בין אם

מה זאת אומרת "אפשרות לזהות"? יש לוחית רישוי. זה לא מספיק. צריך לזהות את הרכב כרכב אוטונומי מהאוויר. אנחנו לא משוכנעים שאנחנו רוצים את הזיהוי הזה של רכבים אוטונומיים. אנחנו יודעים מהעולם שזה גורם לאנשים לנסות לאתגר את הרכבים האלה,

אירע אירוע בטיחותי, ידווח על כך בעל היתר ההפעלה של ואירוע בטיחותיהרכב העצמאי המעורב באירוע, בכתב, באמצעות הגורם חמורשייקבע לעניין זה בהיתר

הכוונה שבהיתר ההפעלה יהיה כתוב בעל תפקיד, שלא תהיה אמירה כללית ועכשיו נתחיל לרוץ בחברה לחפש. גורם שייקבע צריך להיות גורם מסוים. אתה רוצה שנוסיף את המילה "מסוים"? אני לא חושב שזה משנה משהו במהות. כל זמן שהפרשנות של גורם שווה לבעל תפקיד,

(ב)השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות נוספות לעניין דיווח כאמור בסעיף זה, ובכל לזה לעניין דרך הדיווח והפרטים שייכללו בו,

המצוי ברשותו של בעל ההיתר.

אירע אירוע בטיחותי חמור, יגיש בעל היתר ההפעלה

(3)המפקח הארצי על התעבורה, עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או מי מטעמם,

לא יגלה את המידע הכלול בו, כולו או חלקו,

חבל להפוך את ראש אגף התנועה לאיזה פקיד דואר שיחליט למי להעביר את החומר. בכל החוק אנחנו מתייחסים לראש אגף התנועה.

גם אם יש כאן בעיה ליידע את הציבור על תוכן הדברים,

יש דבר דומה היום במערך הסייבר לגבי חקירות של תקיפות סייבר, אולי אפשר להעתיק משם דברים. ההערות שלך יילקחו בחשבון. (ד)אירע אירוע בטיחותי חמור,

סבר שהדבר נדרש באופן מיידי לצורך

נוסף על סמכותו לשנות תנאים שנקבעו בהיתר כאמור בסעיף

ההבדל הוא רק לעניין זכות הטיעון.

כי לא יכול להיות שיעשו שינויים מידיים בהיתר ולא נהיה מעודכנים.

מידע לציבור14לז(א) המפקח הארצי על התעבורה יפרסם לציבור באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מידע כמפורט להלן, ורשאי הוא לפרסם כאמור פרטים נוספים שהוא סבור כי יש להביאם לידיעת הציבור או לפרסמם, כולם או חלקם בדרכים

יכול להיות שסמוך זה קצת מוקדם, כי אנחנו מדברים על אירוע בטיחותי חמור שאז יש זמן של תחקיר האירוע, זמן של אי ודאות. אז בהקדם האפשרי לאחר האירוע? בסדר, בהקדם

רשאי,

"עלות הסיכון הטהור כהגדרתה בסעיף 7א(א)

המחשבה הבסיסית שלנו היא שהרכב העצמאי לא אמור להיות מכוסה על ידי הפול. יש חשש שבשלבים הראשונים יהיה קושי להשיג ביטוח בחברות הביטוח, לכן הכלל הוא שאין ביטוח בפול, כאשר היוצא מן הכלל הוא שבשלוש שנים אפשר לרכוש בפול ושר האוצר,

אבל אז עשינו את זה כך שהוא צריך אישור עקרוני. כתבתם "על אף הוראות כל דין בעל היתר אינו רשאי לרכוש פוליסת ביטוח", אז הוא יהיה כבר בעל

אולי צריך לעשות את ההתאמה בנוסח, אבל ההסכמה שהוא צריך להביא צריכה להיות הסכמה לביטוח שמותר לו לרכוש. מדוע מחקתם את הזיקה לישראל לעניין

(ב)לא יוסמך מפקח לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן מתקיימים לגביו כל אלה: הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה,

לדעת השר, להיות מפקח, הוא קיבל הכשרה מתאימה

לעניין זה, "מסמך" לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים,

לרבות למרכז בקרה או לרכב עצמאי כשהוא נייח, ובלד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט,

ובכלל זה במערכת הנהיגה העצמאי,

וזאת ובלבד שהבדיקה לא תיארך למעלה משלושה ימי עסקים.

מעבדה שהוסמכה לעניין בדיקות סייבר לרכב עצמאי על ידי רשות הרישוי. זה

לקחת עכשיו לבדיקות סייבר בשלושה ימים,

לקחת רכב אחד או עשרה רכבים, בסוף זה אותו רכב. יש פה משהו שהוא לא מובן כל כך. לקחת סתם לשם הבדיקה? יש פה

האם יהיו עליה אותן מגבלות רגולטוריות?

איך הם ייכנסו למסלול האוטונומי אם הם לא בפיילוט? יש סמי אוטונומי שהוא רק נסיעה בכבישים בין

זה יחול על כולם. זה יחול על יצרנים ועל יבואנים. אין לנו אפשרות לבצע את הבדיקות האלו כשמדובר ביצרנים שמגיעים מחו"ל. יש פה הטלות שהן מעבר לסביר ונדרש לעומת מקומות אחרים

האם הם יכולים להגמיש? בוודאי, אבל לא תהיה אפליה של רכב שיובא לארץ אל מול רכב שהפיילוט בוצע עליו

אדוני היושב-ראש, יש פה הרבה מאוד דברים שיש לגביהם דרישות שהן ייחודיות

כל עוד אותה גרסה שבמתן ההיתר לא שונתה, וזה משהו שמתועד, אני לא רואה צורך לבצע שוב פעם בדיקות. כמובן שניתן גישה למרכז הבקרה שלנו.

פסקה (4) תנוסח לאחר דיאלוג ובדיקה ותובא שוב להצבעה. פסקה (5) שהייתה בנוסח תימחק. זיהוי מפקח14מא.המפקח הארצי על התעבורה או מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סימן זה אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שני

ובהם שתי נשים לפחות: המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, והוא יהיה היושב-ראש, ורשאי השר למנות עובד

שני נציגי ציבור בעלי מומחיות בנושאים הנוגעים לסמכויות הוועדה, שימנה השר. (ב)מי שמוסמך למנות חבר בוועדה המייעצת, מוסמך למנות לו ממלא מקום, ובלבד שהוא עומד באותם תנאי כשירות למינויו. (ג)הוועדה

באמצעות מערכות הרכב העצמאי או מרכז הבקרה, הצורך בשיתוף במידע כאמור והגנה על הפרטיות ואבטחת מידע אגב שימוש או שיתוף כאמור, תבחן את היכולת המקצועית הנדרשת מעובדי מרכז בקרה,

דוחות בעניינים

ההיבטים שנוגעים לביטוח זה עניין של תפקיד, היבטים שהיא אמורה לבחון מבחינת ההסדר הכולל שנוגע להפעלת כלי

אנחנו סבורים שהנושא הביטוחי לא יצטרך ללכת לכיוון של הפול, שכן יהיה פתרון משוק הביטוח

אותו רציונל גם קיים בהיבט של הכיסוי הנזיקי. דיני הנזיקין הם בסמכות של שר המשפטים. לגיטימי שהוועדה תיקח את הנושאים האלה בחשבון, אבל היא לא יכולה לייעץ לשר התחבורה בעניינים שאין לו סמכות בהם.

הוועדה הזאת היא בסופו של דבר מייעצת לשר התחבורה. היא לא יכולה לדון אבל תביא את זה בחשבון? זה לא שהיא לא יכולה לדון. ברור שאם יש איזה היבט שקשור לביטוח מחובתו של אותו נציג מטעם הרשות שיושב שם

את הדיווח שהוועדה המייעצת תבחן

תכתוב, יביאו גם לוועדה כלכלה כדי שיהיה איזה שהוא פיקוח

אלו הוראות שאמורות להיבחן במבחן הזמן.

המענה לכך לא אמור להיות קביעת התוספת שבה יעוגנו כל ההוראות שנדרשות ליישום ההסדר? ואם תרצה לתקן את התוספת? מבחינת עמדת הממשלה, כפי שאני הבנתי אותה,

הממשלה עכשיו תקועה עם מינויים של נציגי ציבור ובעלי תפקידים ברשויות ממשלתיות וחברות ממשלתיות שלא בוצעו. לפעמים אין להם קוורום להתקדם שנים רבות.

שהוא צריך למנות כדי שהאזרחים והיזמים לא ייפגעו? את רוב החברים החוק ממנה, לא השרים. את יודעת כמוני כמה אנשים לא מונו בזמן ובמועד ובגלל זה עבודת הממשלה מעוכבת.

במידה ולא עשו,

זה רק לתקופת הפיילוט, כי כל החקיקה הזאת היא פיילוט. מישהו שלא מינה אנשי ציבור כדי לא לשמוע את הציבור זה לא מתאים לנו בדרך

כדי לתקן את התוספת ולעשות תקנות צריך ועדה. אבל מה קורה אם אין?

ועדת הכלכלה ביקשה לעשות מודל אחר,

הסכמנו

תביאו נוסח סופי לדבר הזה בפעם הבאה.

שלא בגלל העדר נציג ציבור

הפיילוט הזה ירד לטמיון, שלא יהיו עיכובים עם הביצוע של פיילוט בגלל העדר נציג ציבור. למה שלא יהיה נציג ציבור? כי יש מלא פעמים בממשלה שאין נציג

אני מציע שאת הנושא הזה נעגן בסעיף שנוגע לתוקף פעולות. יש גם שיקולים של היבטים חברתיים ואתיים שביקשו חוקרים מהטכניון להוסיף לרשימת השיקולים שהוועדה אמורה לשקול. בתוך הנציגים של הציבור,

מדברים על פיילוט, אבל יש פה שני פיילוטים.

של המדינה, לראות איך הדבר הזה מתפקד לטובת הציבור. הוועדה הזאת מנהלת את הפיילוט השני, כך אני מתרשם. אני חושב שמעבר למעקב פאסיבי

(ה)במילוי תפקידיה כאמור בסעיף קטן (ב) תביא הוועדה המייעצת בחשבון,

יונית של רכב עצמאי או עם תאגיד שהוקם לפי חוק או חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, הנוגעים לעניין, הצורך בעידוד התחרות וצמצום הריכוזיות, הצורך בעידוד חדשנות בתחום התחבורה והטמעת טכנולוגיות

מניעת ניגוד14מב2 (א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר הוועדה המייעצת מי שעלול ענייניםלהימצא, במישרין או בעקיפין,

תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או של קרובו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. אני מבין שמבקשים למחוק את

לדיון הבא תביאו נוסח שאומר שכניסה לעולם המוניות וההפעלה של

לשכור רישיון לשימוש של מונית, לייצר שותפויות עם חברות של מוניות וככה גם לאמץ את אותן תשתיות של תחנות מוניות ודברים אחרים שפזורים בשטח. תייצרו מעבר

דברים לטובת הכלל בלי לפגוע בוותיקים ובקניין שלהם. הכי חשוב לי שתקטינו את הוויכוחים בין המשרדים ואת ההסתייגויות. אני יודע שזה לא נובע מחוסר יכולת לעבוד ביחד כי אתם עובדים הרבה ביחד, תחבורה וביטחון פנים, אלא